שלום לכולם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. לפני שאקרא את ההודעה לוועדה הייתי חבר בוועדה הזאת והשתתפתי בהרבה דיונים. הנושאים שדנו בהם פה היו באמת סופר-מעניינים, גם לקואליציה וגם לאופוזיציה, למעשה לראות החלטות עבר ואת היישום של התיקונים שהתבקשו. היה לי פה מעניין מאוד-מאוד ואני בטוח שגם אתה תדע לשרת את האזרחים במתן מענה ותיקון ליקויים. אני מאחל לך בהצלחה. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה לענייני ביקורת המדינה לבחור בחבר הכנסת מיקי לוי כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אם כך, ההצעה עברה פה אחד. שיהיה בהצלחה, אדוני.

(מחיאות כפיים) צוהריים טובים ותודה רבה. אני מבקש להעביר את זכות הדיבור ליושב-ראש הכנסת.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הוועדה, אני חושב שמכל ועדות הכנסת הוועדה הזאת היה הוועדה עם מוטת השליטה ותחומי העניין המגוונים ביותר, הרחבים ביותר.

אדוני היושב-ראש, שהידע והניסיון שאתה מביא איתך בהחלט הכשירו אותך לאורך השנים לעמוד בראשות הוועדה הזאת. אני סמוך ובטוח שכל חברות וחברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה, ישתתפו השתתפות פעילה ויסייעו לוועדה הזאת, למעשה למלא את אחד התפקידים המרכזיים של הכנסת והוא פיקוח על עבודת הממשלה והמשרדים השונים. אני מאחל לכולם בהצלחה גדולה. בהצלחה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לכם על האמון בי ועל ההצבעה פה אחד. תודה רבה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. חשבתי מה אני אמור לעשות אחרי התפקיד הקודם, אם להסתובב בין הוועדות או לעשות תפקיד משמעותי, תורם. אני מאוד-מאוד שמח על המינוי הזה ומודה גם לחברי מפלגתי על כך שבחרו בי לתפקיד הזה. אני רואה בו חשיבות בלתי רגילה. שנה ושבעה חודשים ישבתי עם מבקר המדינה על כל הדוחות, בהיעדר ועדות הכנסת, והשקענו מסביב לשעון שעתיים-שלוש בכל דוח שהיה. פלורינה הייתה מגיעה יחד עם המבקר ובהיעדר ועדות הכרחתי את מוסדות הממשלה, את המשרדים השונים, לשבת כי היו דברים דחופים שהנושאים הפוליטיים לא יכלו להעיב עליהם וחייבתי אותם לעבוד על הדוחות של מבקר המדינה. לכן אני בהחלט מודע לכך. בסופו של עניין, מה שחשוב בבית הזה זה מה שעושים ולא הטייטל של מי אתה ומה אתה, אלא מה אתה תורם לטובת הבית הזה ולטובת החברה בישראל. מכובדיי, רבים שוכחים שהבית הזה הוא לא רק כדי לחוקק, אלא בעיקר לפקח על עבודת הממשלה מה קורה, איך קורה, אם תפקודה היה בסדר. תפקידה העיקרי של הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוא זה ומכאן החשיבות שלה. מכורח החשיבות הזאת היא שייכת לאופוזיציה, כדי שהביקורת תהיה ביקורת עניינית, מהותית ולא מריחה. המחוקק רצה לוודא "המחוקק" זה אנחנו, אופוזיציה, קואליציה שהביקורת והפיקוח ייעשו כפי שצריך. אני יכול להצר על כך, מכיוון שהייתי בתחנה הזאת, כאשר בגלל המאבקים בכנסת הוועדה הזאת לא הוקמה, למרות כל ניסיונותיי. הוועדה הזאת היא הוועדה היחידה שצריך לאייש אותה מכורח החוק. למרות הניסיונות שלי זה לא צלח, דבר שפגע בעבודת הכנסת ובסופו של דבר בציבור הישראלי. נוצר פקק, דוחות רבים של מבקר המדינה לא נידונו, וכפי שאמרתי, לקחתי על עצמי, כיושב-ראש הכנסת, לעבוד ישירות מול השרים. זה לא כמו שהוועדה הייתה עושה, אבל זה הרע במיעוטו. אני מאוד מקווה שאנחנו נסגור את הפער, לא פשוט לסגור פער של שנה ושמונה חודשים ונצטרך לעשות סדר עדיפויות ואולי להעביר חלק מהדוחות לוועדות אחרות, כדי למצות אותם. קיימתי ישיבה מקדימה עם הצוות כאן ואני אצטרך להשתמש בניסיון שלו. בטוח שאני לא יודע הכול, אין בכלל ספק בעניין הזה. הצוות שמצאתי כאן הוא צוות מקצועי אני רוצה להודות לכם ופלורינה ליוותה אותי בכל המפגשים עם מבקר המדינה כך שהיא מודעת לכל תפיסות העולם שלי. תודה לכם על המקצועיות, על התרומה ואני מאוד מקווה שנביא את זה לפסים כפי שצריך. ויאללה, קדימה, הולכים לעבוד. תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה לך. חבר הכנסת, השר לשעבר, מאיר כהן, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רציתי לומר גם לך באותה הזדמנות א', אני מאחל לך,

הצלחה גדולה מאוד בתפקיד הכול כך חשוב. אנחנו באמת מאחלים לך הצלחה מעומק הלב, בלי כחל וסרק.

היושב-ראש, אלה יש עתיד.

מיקי, זו ועדה מאוד-מאוד חשובה. אני רוצה להציע, בגלל הפער שנפתח, שתפגוש את השרים, כי על שולחנות השרים יש דוחות מבקר, שאם רק מתייחסים אליהם בכבוד, הם מייד הופכים להיות לתוכנית עבודה לחודשים הקרובים. הצעתי לשרים שהחליפו אותי שתוכנית העבודה הראשונה תהיה לקחת את הדוחות האחרונים ולהתחיל ליישם את מה שצריך. היושב-ראש, אני מאחל לך הצלחה, אין לי שום ספק שזו תהיה מנת חלקך. תודה רבה לידידי-חברי מאיר כהן. גם במסגרת הזאת העברתי למשרדך, למנכ"לית שלך, דוחות של מבקר המדינה שלא זכו לטיפול ויחד עבדנו כדי להביא לפחות את מה שדחוף. כך נעשה בהוראה שלך במשרד הרווחה. הייתה הרבה ביקורת במשרד הרווחה? לא, היו דווקא ביקורות חיוביות. תתפלא לשמוע, חבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת בן ארי, חברתי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רציתי רק לאחל לך בהצלחה גדולה. אני חושבת שזו אחת הוועדות הכי חשובות. בכנסת העשרים הייתי חברה בשבע ועדות במקביל, שזו טעות לחבר כנסת, ולמרות הזאת מתוך השבע קארין פה,

היושבת-ראש, והיא יכולה להעיד שהייתי פעילה מאוד הייתי רוצה גם בקדנציה הזאת להיות פעילה וגם לסייע לך בכל דבר. אני באמת-באמת מאמינה שהוועדה הזאת משנה דברים. אני יכולה להגיד לך שמתוך למידה שלי פה, נניח על הנושא של הטרדות מיניות בקמפוסים שהגיע לוועדה לביקורת המדינה, הנחתי את הצעת החוק שמחייבת ארגוני ביטחון פנים לדווח לוועדה לביטחון הפנים. זה משהו שלמדתי פה. אני חושבת שאחד הדברים שחברי כנסת הרבה פעמים שוגים בהם, זה שהם חושבים שהם יודעים הכול, אבל דווקא כשבאים לפה מבינים עד כמה אנחנו לא יודעים, כמה יש לנו עוד ללמוד. הייתה לי הזכות להיות כאן עם קארין, הייתי איתה גם בוועדה החסויה. אני חושבת שבכל שנותיי בכנסת, מעבר לעניין של הטרדות מיניות, זה היה והיה גם את האירוע של צוק איתן עם המסקנות של המבצע שגם הם היו בוועדה החסויה,

את כובד האחריות שהייתה לנו לפרסם את מסקנות מבקר המדינה על מבצע צוק איתן. מהניסיון האישי שלי פה ומהיכרות איתך, אתה האדם הנכון במקום הנכון. אני מאחלת לך הרבה הצלחה ואני לרשותך לכל דבר שתצטרך. תודה רבה. אני משוכנע בכך, יקירתי. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול ולפני הכול, הרבה בהצלחה. אתה בהחלט האדם הראוי והמתאים לעמוד בראש הוועדה הזאת. יש לך צוות מנצח לא יצא לי לעבוד עם פלורינה הייעוץ המשפטי כאן ברמה גבוהה מאוד, הם עושים עבודה נהדרת. אני מקווה שזה לא יפגע בהם שאני מהללת אותם. אני חושבת שזאת ועדה שהיא פנינה בכנסת. הרבה פעמים חברי כנסת שוגים לחשוב שהתפקיד הכי חשוב שלהם הוא לחוקק, אבל התפקיד הלא פחות חושב של הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה. זה בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר בוועדה. אני תמיד אומרת שימי הזוהר שלי היו בוועדה לביקורת המדינה.

מאחלת לך שגם תיהנה, היו שנה ומשהו לא פשוטות, וגם תצליח. בגדול, יש לך את כל התנאים. אני כמובן אשמח לעמוד לרשותך.

אני רוצה לחדש לך שבשנה וחצי האחרונות נהניתי מאוד. חבר הכנסת חילי, ידידי, בבקשה. רק לאחל לך הצלחה גדולה. תודה רבה, נקווה שלא נגיע להחלפה... חבר הכנסת, יקירי ולדי. עשר שנים אנחנו מכירים,

הוא בא לחוג בית הראשון שלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני שמח שעכשיו, אחרי הפסקה קצרה,

הייתה לי נגיעה, ויש לי נגיעה גם היום, לתחום הביקורת, כך שאני מכיר את התחום. חשבתי וחושב גם עכשיו שהייתה ממש עוולה לא להקים את הוועדה הזאת בכנסת הקודמת. אני חושב שהוועדה הזאת היא בין שלוש הוועדות הכי חשובות בכנסת, בכל כנסת. מצפה לך עבודה רבה וכמובן שאני אשמח לסייע בכל מה שאוכל. שיהיה המון-המון הצלחה.

להגיד מהאופוזיציה שזו הוועדה הכי חשובה בכנסת, את זה כולם יגידו. אבל אני רוצה לחדד שכשאמרתי את זה, אמרתי את זה כשעוד הייתי בקואליציה - - - חד-משמעית. זה דבר מדהים בעיניי שאתה אומר את זה מהקואליציה שזו ועדה כל כך חשובה. רוב שנותיי לא הייתי פה, למרות שאני עשר שנים בכנסת, אבל יש איזה תמימות דעים והשתלבות של אופוזיציה-קואליציה, וזה לא דבר של מה בכך. חבר הכנסת ידידי אוריאל בוסו. אני יכול להגיד ידידי, כי החלפתי אותך כמה פעמים. אומר לך שאתה יכול וכמים הפנים לפנים. שמעתי שיש ברכה שמברכים את יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, שזה יהיה כמה שיותר קצר. מצד אחד, אני בפוזיציה שלי רוצה לברך אותך בבריאות ואריכות ימים, אבל אני כאן היחידי מהקואליציה ואני לא רואה את זה כנקודת אור נכונה. בגלל שאני אכהן כיושב-ראש ועדה, הצטרכתי לבחור באיזה ועדות אני אוכל להשתתף וביקשתי להיות בוועדה לביקורת המדינה. הייתי כאן כחבר ועדה אצל חבר מפלגתך הקודם ומאוד נהניתי. אני חושב שהחשיבות של הוועדה הזאת אתה יודע, כמו שילד מגיע בסוף למבחן ואומר לנו מה הוא יודע, גם פה אנחנו מחוקקים והמשרדים עובדים ותפקיד הוועדה הזאת הוא לאו דווקא לגרום להם לכאבי בטן, אלא לפעמים להציב להם מראה ולסייע ולייעל להם את העבודה. הצוות המקצועי של מבקר המדינה על מחלקותיו השונות מביא לפה דוחות ודרך הדוחות האלה לפעמים אתה לומד את כל עבודת המשרד. הוועדה הזאת חשובה ואני רואה חשיבות להיות חבר בה. אני אשתדל להשתתף כמה שיותר בישיבות של הוועדה, בלי קשר לפוזיציה של קואליציה או אופוזיציה, אלא מנקודת ראייה שזו ועדה שאזרחי ישראל מסתכלים עליה כמי שבסופו של דבר צריכה להביא להם את התוצאות המוגמרות, שלא תמיד אנחנו מצליחים לעבד אותן נכונה הן בחקיקה והן במשרדים הרלוונטיים. שיהיה לך בהצלחה. הצלחתך הצלחת מדינת ישראל כולה. חבר כנסת, ידידי, שטרן.

ברכותיי. אני מצטרף לכל המברכים כולם. אני רק רוצה לומר, כמי שישב כמה חודשים בראשות הוועדה הזאת, אני יודע שתעשה עבודה נהדרת ולמרות זאת אני מאחל לך שמאותן סיבות שהקדנציה שלי הייתה קצרה, תהיה גם שלך. תודה רבה. חבר הכנסת, שנים רבות ידידי, סגלוביץ'. קודם כול, שיהיה בהצלחה גדולה. אמר חבר הכנסת בוסו, ואני מצטט אותו, הוועדה הזאת כל כך חשובה, ושנה וחצי היא לא תפקדה. זה מראה את "החשיבות" הגדולה שלה. היא חשובה למדינה, היא לא באמת הייתה חשובה למי שלא השתתף בה, וצריך להגיד את הדברים האלה. זה בסדר למרוח הכול - - - אתה לא רוצה שננהל דיון

בסוף הוועדה הזאת הייתה כחלק ממאבק לא לגיטימי כנגד ממשלה שהייתה לגיטימית. אנחנו לא במשחק הזה. בלי כל קשר לכל מה שאני אמרתי, חיבוק גדול לך,

הרבה מאוד הצלחה. אומרים שזה נותן תמונת מראה, אבל זה לא מספיק תמונת מראה. צריך להחזיק חזק את המראה, כי לא תמיד רוצים להסתכל עליה. המון הצלחה. תודה רבה. מיכל, בבקשה. אני לא אחזור על הדברים של כל שאר החברים כאן, שהם בעיקר צודקים. כייף לראות אותך שוב על כס היו"ר ואני בטוחה שאתה תעשה את עבודתך נאמנה מתוך אכפתיות ואהבה ומחויבות כלפי הציבור במדינת ישראל לא פחות, ואפילו יותר, ממה שהיה לך כשהיית יושב-ראש הכנסת. אני חושבת שהכנסת זכתה באיש מקצוע, איש ערכי, מנהיג ערכי. זכינו. תודה רבה. תפילה אני נושא שהחדר הזה יהיה צר לדיונים הבאים ואני אצטרך כל פעם לבקש את נגב או ירושלים, כי אנחנו הולכים לעבוד ולהזמין את כל מי שצריך כדי לשפר ולנסות לעשות טוב יותר למדינת ישראל ולאזרחיה. תודה רבה לכל המברכים. בהצלחה גדולה, מיקי.

תודה רבה. איזה כייף להגיד: ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.